אני מודה לכולם על המאמץ שהם עשו כדי להגיע לכאן. הדיון הזה לפחות בעיניי מאוד מאוד מאוד חשוב. אנחנו נמצאים כלום זמן לפני הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון שאמורה להתקיים ב-8 9 במאי. אנחנו חודשיים ושבוע לפני. ליתר דיון, משהו בסדר גודל של קצת פחות מעשרה שבועות. אני מזכיר לכולנו שהילולת הרשב"י היא האירוע האזרחי הגדול בישראל. אין אירועים בסדרי גודל כאלה. חשוב לקחת את זה בחשבון, לזכור לפני הדיון, כי אם ניזכר במה שקרה לפני שנתיים, ליתר דיוק ב-30 באפריל 2021, האירוע הזה הסתיים באסון נורא. אם אני זוכר נכון, זה אירוע רב נפגעים הגדול ביותר בישראל. נהרגו שם 45 אנשים, נפגעו למעלה מ-150. זה משהו שאנחנו לא יכולים לחשוב עליו, לחזור עליו או לקחת אותו בחשבון. אני שמח שהאירוע שנה שעברה עבר בשקט יחסי, אבל זה לא פותר אותנו מלהתכנס כאן ולדון ביחד בלקחים וביישום שלהם. בסופו של דבר לכל אחד מאיתנו יש פה מידה מסוימת של אחריות שנסיים את האירוע הזה בברכת חג שמח ולא בשום דרך אחרת. אני מקווה שזה באמת מה שיהיה. המטרה של הדיון הזה היא להמליץ לכל הגורמים, גם הממשלתיים וגם המבצעים האחרים את ההמלצות שלנו כדי שהאירוע הזה יעבור כמו שאנחנו רוצים. בזה נתמקד. אני מבקש מכל אחד מהדוברים, תיכף אני אגדיר את סדר הדוברים, לעבור על הלקחים, על יישומם וההמלצות. חברים, בלי סיפורי דרך, בלי פוליטיקה. זה לא דברים שמעניינים אותנו. אנחנו פה יד אחת כדי לגרום לאירוע הזה לעבור בצורה המבצעית הטובה ביותר, והדגש הוא מבחינתי על המבצעית ועל היישום של הלקחים ולא על שום דבר אחר. אני מבקש שבזה כל אחד יתמקד. לכל דובר יוקצו שלוש דקות. אנחנו עד 11:00 חייבים לסיים. ב-11:00 נפתחת המליאה ואני חייב להיות שם.

גם חברי הכנסת שאני מקווה שיצרפו אלינו במהלך הדיון, ולכן כדי למצות את הזמן בצורה הטובה ביותר, בניגוד לוועדות קודמות אני מגדיר מראש את הזמנים המוקצים לכל אחד. הייתי רוצה לתת לכל אחד קצת יותר זמן כדי לבוא לידי ביטוי, אבל פה בואו נהיה קצת יותר מקצועיים ונתמקד באמת במה שנדרש כדי לעבור את זה. אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה שיש לה פוטנציאל פיצוץ לא קטן.